התש"ף-2020. אנחנו בדיון המשך מאתמול, המשך החקיקה. עלו אתמול נושאים שביקשנו לגביהם הבהרות והתייחסויות מן המשרדים. כדי לשמור על סדר הדיון אני מציעה שנקרא את הצעת החוק עד הסוף, נרכז את כל ההערות ולאחר